בוקר טוב לכולם,

הנוכחים. אני פותחת את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. קודם כל, אנחנו נפתח בהקמות שתי ועדות משנה. הקמת ועדת משנה ראשונה היא לחוק חינוך ממלכתי דתי. אבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה בישיבתה מיום 12 בדצמבר על הקמת ועדת משנה לחוק חינוך ממלכתי דתי. הועדה תתכנס בהרכב הבא - חבר הכנסת משה טור פז יהיה יושב ראש ועדת המשנה, חבר הכנסת יוסי שיין, חברת הכנסת אמילי מואטי ושני חברים מהאופוזיציה יהיו חברים בוועדת המשנה. ועדת המשנה מאוד מאוד חשובה, הוועדה תעסוק בחינוך הממלכתי-דתי ששם יש לנו אתגרים בלתי רגלים. זה חינוך באמת שהוא ייחודי עם תכנית נפרדת, כאילו ייחודית משלה, יש לה אתגרים משלה, החל מבחינת התקציבים, תשלומי הורים ועוד לא מעט דברים. חבר הכנסת משה טור פז, אני סומכת עליך לנהל את הישיבות ולהביא לנו פתרונות ללא מעט מצוקות שקיימות בחינוך הממלכתי-דתי. אני אתן לך ככה את זכות הדיבור, כמה דקות לפני שנצביע על הקמת הועדה, בבקשה. תודה גברתי יושבת הראש. קודם כל,

חברת הכנסת שרן השכל על קבלת ועדת המשנה לענייני החינוך הדתי. כפי שוחחנו וכפי שכבר עלה פה מספר פעמים בוועדה, במושב הזה לחינוך הממלכתי-דתי יש מקום מיוחד. קודם כל, הוא חלק מחוק חינוך ממלכתי ומעמדו מעוגן בחוק של 1953, ובמידה רבה חלק מהזרמים בחינוך היום, כששואלים לאן עתידם, כולל החינוך החרדי, מסתכלים עליו כדגל. במובן הזה, יש לו מקום מאוד משמעותי, כאולי, מודל לחיקוי. יחד עם זאת, יש לחינוך הזה אתגרים משלו.

כארבע עשרה אחוז מתלמידי ישראל לומדים בחינוך הזה ומה שמאפיין אותם הוא שהם פרוסים כמעט בכל מקום, ולכן בתי הספר שלהם קטנים יותר. אנחנו מכירים דוח של הממ"מ שמדבר על תשלומי ההורים הגבוהים יותר בחינוך הזה. הוא לא עשוי מקשה אחת ויש לו תתי זרמים משלו שמתקשים מאוד לעבוד ביחד. יותר מחמישים אחוז מתלמדיו לומדים בבתי ספר נפרדים לבנים ולבנות, מה שמוסיף עוד נדבך של אתגר. גברתי יושבת הראש, כבר אמרת, אולי בעצם המורכבות זה בא לידי ביטוי בשמו, חינוך שהוא ממלכתי והוא דתי. החיבור הזה של דת ומדינה שייחודי, לא יחיד, אבל ייחודי במדינת ישראל הוא מוסיף הרבה מאוד אתגרים. בשנים האחרונות בגלל המצב הפוליטי וגם בגלל היעדר תקציב מדינה ונסיבות נוספות גרמו לכך שחלק מהמטה במשרד החינוך מאויש או לא מאויש זמנית בבעלי תפקידים שהם ממלאי מקום. וכל הדברים האלה ועוד הם דברים שאנחנו נרצה בוועדת המשנה לעסוק בהם, להתייחס אליהם ולהביא לך, לוועדה הראשית, מספר הצעות לפתרון. אז אני מודה מאוד על האמון. אני לוקח עליי בהכנעה את התפקיד ובטוח שיחד עם חבריי לוועדה גם נעשה עבודה רצינית ומקצועית כדי לקדם את החינוך הזה.

מצוין. תודה רבה על הדברים. אז ככה, אני רוצה להעלות להצבעה. תוקף פעילות הועדה תהיה עד סוף כנס החורף. אני מעלה את ההצעה להצבעה. הצבעה אושר ההצעה עברה פה אחד. המון המון בהצלחה, חבר הכנסת משה טור פז. אני בטוחה שתעמוד במשימה בצורה הטובה ביותר. חברת הכנסת, מואטי. אני מבקשת לברך את חברינו חבר הכנסת משה טור פז. כבוגרת החינוך הממלכתי-דתי אין מתאים ממך לעמוד בראש המשימה הכל כך חשובה שלקחת על עצמך ושוועדת החינוך של הכנסת לקחה על עצמה. אני מאחלת לכולנו, שבעזרת השם, בעתיד הלא רחוק יתווסף לוועדה הזו גם חינוך ממלכתי-חרדי. גם הם ראויים ליחס אוהד מהממלכה ולתקצוב אוהד והולם. תודה רבה והמשך יום נהדר לכולם. תודה גברתי יושבת הראש. תודה רבה. אכן, דברים חשובים וזה משהו שהועדה שמה לה זרקור ושמה לתשומת ליבה ואנחנו עובדים כרגע גם כן על גיבוש. אני עובדת ממש על גיבוש חקיקה גם בנושא שתפתור אולי אחת ולתמיד את הנושא הזה, שלצערי הוא סוג של הזנחה, ממש הזנחה לאורך עשרות שנים. ששמו את החרדים בעצם בצד, ואמרו טוב הם יכולים להסתדר לבד. והגענו למצב, כמו שראינו בדיון האחרון, שבו לדעתי מה זה היה? עשרה אחוז מהגברים החרדים מסיימים עם בגרות? אולי ארבעים אחוז מהבנות מסיימות עם תעודת בגרות. אלו דברים בלתי נתפסים שפשוט משאירים אותם בסוג של עולם עוני שאין להם דרך לצאת ממנו, כי אין להם שום כרטיס כניסה לעולם האקדמיה, למקצועות יותר טובים, למקומות עבודה יותר טובים. זה כמובן דיון נפרד שאנחנו חייבים להמשיך ולעסוק בו. ונעבור לנושא הבא על סדר היום והוא הקמת ועדת משנה למבנה ההשכלה הגבוהה, המחקר ותקציבם. אבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך התרבות והספורט החליטה כי בישיבתה מיום ה-21 בדצמבר 2021 על הקמת ועדת משנה למבנה ההשכלה הגבוהה, המחקר והתקציב. הועדה תתכנס בהרכב הבא - חבר הכנסת יוסי שיין יכהן כיושב ראש הוועדה. יכהנו כחברים חבר הכנסת אלון טל, חברת הכנסת אמילי מואטי וחבר הכנסת עופר כסיף, כאשר יש עוד מקום לחבר נוסף מטעם האופוזיציה על פי בחירתם שלהם. הועדה רשאית לעסוק בנושאים הבאים מבנה המל"ג והקצאת תקציבים ותקצוב ההשכלה הגבוהה. תוקף פעילות הועדה הוא עד סוף כנס מושב החורף ה-13 במרץ 2022. גם פה, אנחנו נתקלנו בבעיות אדירות. אנחנו עמדנו לקיים פה גם כן דיון ספציפי לעניין תקצוב ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, אשר נדחה כבר פעמיים בגלל, נקרא לזה בעיות טכניות, אבל זה באמת חוסר יכולת גם בהשגת נותנים. נראה שהדבר כל כך סבוך, חבר הכנסת שיין, ומורכב, ויש פה מצוקות אדירות בקרב האוניברסיטאות, המכללות אלו שמתוקצבות ואלה שלא מתוקצבות. יש שם באמת בלגן אדיר, וגם שם אנחנו נדרשים לקיים מספר דיונים, שקודם כל יבהירו ויעשו פיקוח נאות על התקציבים האדרים שמגיעים לאותם מוסדות, כיצד הם מחולקים והאם יש דרך יעילה יותר וטובה יותר לחלוקת אותם תקציבים. יותר מזה, גם המבנה עצמו, הקצאת התקנים, דיברנו על כך לא מעט. גם המשימה הזו היא משימה מאוד מורכבת וחשובה, כי גם פה אם מדינת ישראל רוצה להמשיך להיות חוד החנית במחקר, באוניברסיטה ובאמת באיחוד של תארים, נדרש פה פיקוח ובקרה אדוק. אני אתן לך כמובן גם את זכות הדיבור, בבקשה. תודה רבה לראש הכנסת לחברת הכנסת שרן השכל. ההשכלה הגבוהה בישראל והמחקר הם פאר היצירה בגדול. אנחנו נמצאים בערכת עצומה ויש להם מי שמנהל אותם, מנהל אותם גוף נפרד ברמה הזו המל"ג והות"ת. אלו שני גופים שהופרדו כחוק מתוך המערכת הפוליטית, אבל עדיין לרשות המחוקקת תמיד יש לנו רצון לראות מה שקורה בעיקר במוסדות כאלה, שתקציבם מגיע לשלושה עשר מיליארד שקל מתוך המערכת ואינן בתוך המבנה התקציבי של מערכת החינוך. אנחנו נעשה זאת,

בשיתוף פעולה אדוק עם המוסדות הקיימים. בסך הכל, אנחנו באים לתרום, לראות ולהציע הצעות איך לשפר. כשלוש מאות אלף תלמידים ותלמידות היום נמצאים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מכל המגזרים, והוקמו המון המון מכללות ויש הפרדה בין אוניברסיטאות מחקר ואוניברסיטאות פרטיות כרגע. דברים גדולים מאוד שהתחוללו בישראל בגלל השינוי הדמוגרפי וצמיחתה העצומה של המדינה. לכן זה אתגר באמת גדול, ואני מודה לך על האמון גם. אני חושב שאנחנו נוכל פה לעלות גם בפנייך, בפני ועדת החינוך של הכנסת, דברים שחשובים לנו להבין.

בין מערכות ההשכלה שבהן אנחנו בדרך כלל עוסקים בבתי הספר היסודיים ובגנים, וכמובן במערכת התיכונית לבין ההמשך להשכלה גבוהה בכל הרבדים, לרבות בנושאים שדיברתם עליהם.

השכלה חרדית גבוהה,

לגבי כמובן נושא הערבים בהשכלה הגבוהה ועוד כהנה וכהנה. אני בהכנעה, באמת כמו שאמר חברי טור פז, אני לוקח עליי את המשימה הזאת בתקווה באמת לעבוד עם כל הגורמים. לאחרונה מונה יושב ראש ות"ת חדש פרופסור יוסי מקורי, שאני רוצה לברך אותו כבר עכשיו שניתן לו לעבוד. אנחנו כעזר כנגדם, אנחנו לא מחליפים אף אחד בתוך זה, שיהיה ברור, אלא באמת באים כרשות מחוקקת לנסות ולסייע לתוך המערכות האלה, ככה אני רואה את המנדט הזה. כמי שבא מתוך האקדמיה אחרי עשורים רבים של חברות באקדמיה, כולל חבר ות"ת, אני כמובן אתרום כמיטב יכולתי. אז אני מאוד מאוד לך על האמון שאת נותנת בנו, ואנחנו כמובן נשתף את כל החברים כאן במה שאנחנו עושים.

תודה רבה על הדברים ואני אעלה את ההצעה להצבעה. הצבעה אושר ההצבעה עברה פה אחד. המון בהצלחה ליושבי הראש ועדת המשנה החדשים. אחד הדברים הנפלאים שקרו לי בכנסת זה לפגוש אנשים באמת מקסימים, שרוצים באמת לתת מהידע שלהם, מהניסיון שלהם בתחומים שלהם למען החברה הישראלית. אז אני באמת רוצה לברך שני אנשים שהם חברים טובים, אנשי מקצוע אמתיים שאין טובים מהם. קינלי, אין כמוך, אני בטוחה שמה שתעשה אתה עושה באמת בתשוקה ובכל כך הרבה ידע וניסיון, שתעשה רק טוב. פרופסור שיין, הרצון שלך לשנות ולהשפיע הוא באמת יוצא דופן. הראשון שמגיע לכנסת כל בוקר, אני בודק, זה פרופסור שיין אז בהצלחה לשניכם. ולך, גברתי יושבת הראש, אני רוצה לברך אותך על באמת הקמת שתי ועדות באמת חשובות. בסוף זה למען המדינה, למען הילדים שלנו, למען הסטודנטים וכל הכבוד לך על האמון שאת נותנת באנשים ודוחפת את הנושא הזה. ברכות לכולם. תודה רבה. טוב, אז הישיבה הזו נעולה.